בוקר טוב לכולם, אנחנו פותחים את הדיון של הוועדה לביטחון פנים, היום ה-20/06/2022, כ"א בסיוון תשפ"ב.

הצעה לדיון מהיר בנושא הפשרת כספים לרשויות מקומיות ערביות בניגוד להמלצות דו"ח ועדת הירש, של חברי הכנסת משה ארבל, אורית מלכה סטרוק וחבר הכנסת שלמה קרעי. אנחנו תיאמנו עם חברי הכנסת, אבל אני רואה שמשה ארבל טרם הגיע, ועם מנכ"ל משרד הפנים, שייאמר לזכותו שכשקבענו את התאריך הראשוני אמר והתעקש להגיע וכמובן לתת תשובות, וזה חשוב מאד. אנחנו מלווים את כל מה שקשור למסלול בטוח בוועדה. בדיונים בשבוע הבא יתקיים כאן דיון עם סגן השר סגלוביץ', שבו יציגו את כל המדדים, ביניהם גם את המכרזים, אבל לאור העובדה שחברי הכנסת ביקשו דיון מהיר, אנחנו מקיימים דיון נפרד על הנושא. אני יכולה להגיד לכם שגם אני קראתי ועברתי על המסקנות, גם את זה קיבלתי מסגלוביץ'.

אני חושבת שחשוב מאד שתפיצו את זה, בטח לוועדה לבט"פ. במקרה סגלוביץ' ישב ואז ראיתי את זה, אבל נראה לי שהגיוני שאם אתם מנהלים מלחמה אמיתית, ואני יודעת שאתם עושים את זה, אחרי הרבה שנים של הזנחה וכבר לא יודעת איך לתאר את מה שאנחנו מוצאים בוועדה, כן להפיץ את זה לחברי הוועדה. יש פה שניים, אבל יש כאן חבר'ה מאד פעילים, אפשר להפיץ להם. מה זה ה"זה" הזה שאת מדברת עליו? הדו"ח, הדו"ח סיכום. אהה, את הדו"ח. גם הדפסתי וגם קראתי. כן, אבל את לא מקבלת את זה בדרך שאפשר לקבל את זה, יש לנו קבוצה. אבל מה שווה הדו"ח אם אתם מתעלמים ממנו לגמרי? אתם עושים בדיוק את ההפך. אם הייתי מתעלמת לגמרי, מן הסתם, מנכ"ל משרד הפנים לא היה כאן, וכנראה הדיון הזה לא היה קורה. אז עם כל הכבוד, לא רק שקבעתי איתו, גם כשקבעתי איתו, התעקש המנכ"ל לבוא בעצמו, וכן, זה חלק מהאחריות, אז אל תגיד לי שאני מטאטאה את הדו"ח, כי זה הדבר האחרון. לא את, ועדת הכספים. את יכולה לדבר פה גבוהה גבוהה, אבל ועדת הכספים מבצעת העברות רציניות במאות מיליונים.

אני גם מתעסקת תכל'ס עם מסלול בטוח, וחה"כ סטרוק יודעת, כי היא נמצאת כאן בכל הדיונים. אתה אורח, שזה נורא נחמד, תמיד נחמד שאתה מגיע, אבל אתה לא - - - לי את קוראת אורח?

חה"כ סטרוק, שבפעם האחרונה שבדקתי אנחנו לא מאותה מפלגה, פעילה ואקטיבית בתוך הוועדה, ואתה פחות. הכל בסדר, אתה עסוק בכספים. היא הנציגה של האופוזיציה בוועדה. לא, אל תדאג, כל האופוזיציה פה באופן קבוע. אבל אתה עסוק בכספים, יפה מצדך שהגעת. מירב, את תהני מאד משלמה,

סליחה, את רוצה לספר לי על שלמה? אני מזכירה לך שאנחנו תכף פותחים תכנית משותפת. הדבר האחרון שאת צריכה להגיד לי זה על שלמה קרעי, על אחרים כן. אז רק מילה אחת לגבי מסלול בטוח, ברור לי שאנחנו בעיצומה של המלחמה בפשיעה בחברה הערבית, והדרך עדיין ארוכה. ועם כל זה, אני חושבת שהתיקון בנושא המכרזים הוא דרמטי. אני יודעת שהיו התנגדויות, וסגן השר תיאר פה את ההתנגדויות, מצד ראשי הרשויות, ועם זאת ההחלטה היא ללכת בצורה מאד מאד ברורה, כדי באמת להביא פתרונות למצב שמכרזים נתפרים. אני יכולה להגיד לכם שביום חמישי הייתי בפאנל מאד מעניין של התאחדות בוני הארץ. ישבו פורום עצום של קבלני בניין, ואמרו במפורש שיש מכרזים שמראש היה להם תמיד ברור מי יזכה, וגם אם לצורך העניין הוא היה מספר 3 או 4, ידעו מראש שגם אם הוא מספר 4 הוא זה שיזכה,

2 ו-3 כנראה יעזבו את המכרז עוד לפני, לא היתה בכלל מה שנקרא התמודדות. וזה מאד מאד קשה לשמוע, שבמדינת ישראל, מדינה דמוקרטית, מדינה מתוקנת, פשוט נעשה כאן במשך שנים ויתור על מכרזים לטובת גורמים מסוכנים ועבריינים, צריך גם לומר את זה. ולכן הנוכחות שלך יאיר כאן היא חשובה עד דרמטית. כללים בדיון מהיר, שחברי הכנסת המציעים, דבר ראשון, הם אלה שפותחים. אז בבקשה תתחילו, חה"כ סטרוק, לאחר מכן קרעי, ואני אתן לשיקלי, אלא אם כן שיקלי הוא כאן גם קבוע, והוא מחליט מתי הוא מדבר. בהתחלה, באמצע או בסוף. בבקשה, חה"כ סטרוק. אז הדו"ח שלי אצל שיקלי, נתתי לו כי הוא רוצה להציץ, אבל אני כבר מכירה את הדו"ח בעל פה ישר והפוך, קראתי אותו כמה וכמה פעמים.

ברכותיי יאיר הירש שיש לך דו"ח על שמך, דו"ח הירש. לא יודעת אם זה טוב או רע. אז דו"ח הירש, באמת כשמו כן הוא, אנחנו שמענו פה בוועדה הזו, ישבנו דיון אחר דיון, באמת ייאמר לזכותך מירב שאת ממש באופן סיסטמטי עוקבת אחרי ההתנהלות של כל המערכה נגד הפשיעה במגזר הערבי, מארחת פה באופן קבוע את יואב סגלוביץ', וגם יאיר הירש היה כמעט בכל הדיונים האלה והסביר לנו פעם אחר פעם, עוד לפני שהיה דו"ח, וגם את הסברת לנו ואמרת לנו, לא פעם התערבת באמצע דבריו ואמרת שמבחינתך "זה הדבר הכי חשוב, זה הדבר היחידי שמטריד אותי ומפריע לי, שאני יודעת שכשהמדינה מעבירה כספים לרשויות הערביות, הם מגיעים לגורמי פשיעה". ומניתם, כמו שגם מניתם בדו"ח, אני לא צריכה לצטט אפילו, מניתם עד כמה שהדבר הזה הוא מושחת, עד כמה שהדבר הזה הוא סיטואציה הזויה, שכספי מדינה, בעצם הרשות המקומית היא רק צינור, רק צינור, והם עוברים ישר לגורמי הפשיעה של הפרוטקשן ושל כל הדברים הנוראיים, אתה יודע להסביר את זה יותר טוב ממני, ואני בטוחה שגם תסביר את זה. והנה רצה הקב"ה שבעת ובעונה אחת, ממש בו זמנית, קרו שני דברים. מצד אחד פורסם הדו"ח, דו"ח הירש, כתב המינוי שלו

פנטסטי. בכתב המינוי כתוב בפירוש, זה כתב מינוי שחתום עליו יואב סגלוביץ' בתפקידו כפרויקטור הממשלתי למיגור הפשיעה בחברה הערבית. זה התפקיד, מכוח זה כתב המינוי. ומה שהוא כותב לך בכתב המינוי, ואחר כך גם ליתר חברי הצוות, שהם רבים והם מאד מאד מכובדים, אנשים רציניים כולם, זה שהמטרה של הצוות זה לוודא, למנוע השתלטות של גורמי פשיעה על המכרזים, זאת המטרה. ובתוך הדו"ח אתה מפרט עד כמה זה מסוכן, ואיזה חסמים אתה רוצה להציב, ובאמת מילת המפתח היא החסמים האלה, איזה חסמים אתה כראש הצוות וכל הצוות המכובד באמת, רק שנראה פה את ההיקף העצום של האנשים הרציניים שמדובר עליהם שישבו ודנו בדו"ח הזה, ואיזה חסמים אתם מציעים להציב כדי שזה לא יקרה. וממש בעת ובעונה אחת, בזמן שיד ימין אומרת שחייבים להציב חסמים, באה יד שמאל של אותה ממשלה, של אותה קואליציה, וכדי לרצות כל מיני חברי כנסת סוררים בקואליציה אומרת: "בואו נסיר חסמים". והדברים שאמר ראש הממשלה החליפי, "הבה נסיר חסמים ונתחיל להעביר את הכספים", הם לא נשארים באוויר, הם לא נשארים כאיזושהי כותרת. הם הולכים ישר לחדר סמוך, שתי קומות מעלינו מירב, לוועדת הכספים. ואני ישבתי בדיון בוועדת הכספים, ישב בראש הדיון חה"כ אלכס קושניר, ואני מראה לו את הדו"ח, ואני אומרת לו 'תקשיב, מה שאתה עושה פה זה מנוגד לדו"ח שעכשיו, לפני שבוע פורסם". ואנחנו מקשים קושיות, אגב על הנציג שלך, ישב שם נציג של משרד הפנים. אני גם שלחתי שאילתה בהמשך לזה, דרך ועדת הכספים שלחתי שאילתה. ישב שמה נציג שלך בשם איתן כהן - - - הוא יושב פה גם היום. יפה, הנה. ישב שם הנציג, ואני שואלת אותו. ואגב, אדם הגון ודאי לכל הדעות. והוא מתחיל להסביר לנו ש"לא, זה לא בדיוק ככה. הדו"ח אומר להפריד בין תקציבי חומש לתקציבי פיתוח. בתקציבי חומש צריכים לשים את החסמים, ותקציבי פיתוח אפשר להעביר". ככה אמרת? אני אסביר, אני אסביר. ואני אומרת לו אני מקריאה לו, אני מקריאה לו משפט מהדו"ח שלך, שכתוב ששימוש במנגנונים על-רשותיים לביצוע התקציב של חלק משמעותי מתקציבי החומש ותקציבי הפיתוח, ו' החיבור. ואחרי שאני אומרת את זה, והוא אומר לי "אין לי מה לענות לך, זה משהו שאני יכול לברר למה הכוונה", ועד היום לא קיבלתי תשובה למה הכוונה, דרך אגב, סתם אני רוצה להגיד, מכתב מכ"ח באייר, 29 במאי, לא קיבלתי תשובה עד עכשיו. אני שואלת כל יום את טמיר, מנכ"ל ועדת הכספים, שהוא אדם הגון לכל הדעות. אני עברתי על מכתב הממונה, תבדקי למה הוא נשלח. אני כל יום שואלת את טמיר, אתמול שאלתי אותו שוב פעמיים.

אני אומרת, יד ימין לא יודעת מה ששמאל עושה, יד ימין אומרת תציבו חסמים ויד שמאל אומרת תסירו חסמים. ובפועל מה שקורה, וזה מה שאני רוצה להגיד לך יאיר, בפועל מה שקורה, הכסף עובר. הכסף עובר. אלכס קושניר אומר,

מי בעד?" מצביעים בעד, נגמר האירוע, הכסף עובר. מה קורה פה? תודה. חה"כ שלמה קרעי, בבקשה. תודה גברתי היו"ר. אני האמת מתפלא איך עדיין לא מכריזים על מר הירש כמנכ"ל עוין לשרה, מנכ"ל עוין לקואליציה. הוא מוציא דו"ח כזה חריף, כזה ימני, כזה לאומי, שנועד באמת לשמור ולהגן על המדינה שלנו, מהפרוטקשן, מהפשיעה, מכל הדברים שמצוטטים שם בדו"ח. כניסת גורמים עבריינים לרשויות מקומיות היא אחת ממעוללי הפשיעה המשמעותיים, כענף כלכלי מרכזי עבור ארגוני הפשיעה, כל הדברים החמורים ביותר שנכתבו בדו"ח. מה זה קשור לימין ושמאל? כי הימין שומר על ארץ ישראל. למה אתם, מה זה אתם שומרים, בזכות ההצלחה המסחררת שלכם הגענו למצב הזה. מירב, תאמיני לי שאת לא רוצה להיכנס לעימות על זה. לכי תראי מה קורה בנגב בשנה האחרונה. תאמין לי שאם יש מישהו שאתה לא רוצה להיכנס איתו לעימות בבט"פ,

חבר המפלגה שלך, מאיר כהן, אמר שמה שקרה בחודשים שלכם לא קרה כאן מאז ומעולם, והוא תושב הנגב, אז בואי לא ניכנס לזה. עזוב, תגיד לי, אני העוזרת של מאיר כהן? לא, אבל הוא בטח לא עד הגנה שלי.

ואין אבן בבט"פ שאני הופכת ואני לא מגלה קטסטרופה. אז אל תיתן לי טיפים עם ההצלחה המסחררת שלכם בעשר שנים האחרונות.

גם את עושה עבודה מצוינת, תכף יכריזו עלייך כפורשת מ'יש עתיד', מרוב שאת תופסת את הצד הזה. כי אתה לא מאמין שנושאים של פשיעה בחברה הערבית זה לא ימין ושמאל. אבל עובדה שזה כן.

עובדה שזה כן, כי הנה בא מנכ"ל עם דו"ח כל כך מפורט, עם דו"ח כל כך נחוש ואמיתי וכנה, באמת שמים את הדברים על השולחן, יש לנו בעיה מאד מאד חמורה, ומהצד השני באה הממשלה בניגוד לאותו דו"ח, שבוע אחר כך בוועדת הכספים, היינו שם, ועושה כל מה שהיא רוצה שם. ומעבירים דברים בלי פיקוח, בלי חסמים, אין עשן בלי אש. גם מפורסמים דברים גם בשם וגם בכותרת "במשרד הפנים דרשו להקים גוף פיקוח מיוחד, אולם לדרישה זו התנגדו ראשי הרשויות הערביות וגם גורמים אחרים בממשלה", לפי הדיווח של גלובס. הם טוענים שזו החזרה למשטר הצבאי של שנות החמישים, ככה מצוטטים גורמים מתוך הממשלה. האם אנחנו רוצים לתקן או רוצים לקלקל? אם מביאים דו"ח שהוא כביכול בא לתקן, לפחות תעמדו מאחוריו, לפחות מאחורי חלקו. גם היום ב-12:30,

יש עוד פעם העברות לרשויות המקומיות הערביות בוועדות הכספים,

שלכם, תעשייה, כלכלה. הכסף זורם. אני לא מבינה, מה זה "הכסף זורם"?

לא מגיע שהכסף יזרום לכלכלה ותעשייה? אני לא מבינה את הקטע הזה.

אבל כמו שמירב בן ארי אמרה - - - אבל לא הכל זה מכרזים של הרשות,

בסדר, נכון, אז בוא נבדוק את זה. אין בעיה, אבל זה לא אומר שהם לא צריכים לקבל כלום.

כשרוצים לתקן לא סוגרים דלת אחת ופותחים דלת אחרת. מה שאתם עושים, מה שציטטה אורית מהדיון בוועדת הכספים,

את הנישה הזאת אנחנו באמת נשמור ונשים חסמים. אבל את כל השאר, זה לא נוגע אלינו. כשעושים דבר כזה זה אומר שהכל זה כיסוי, כיסוי לתדלוק, לכספים, שממשיכים וימשיכו לעבור לאותם ארגוני פשיעה. אוקיי, בסדר גמור. שיקלי, אתה רוצה להתייחס עכשיו? בסוף.

בבקשה אדוני המנכ"ל. מנכ"ל משרד הפנים יאיר הירש. חברים, שלום, צהריים טובים לכולם. אני שמח להיות פה היום, קצת להסביר את הדברים. רק אני אגיד משהו, שביום שני הקרוב, ב-27 לחודש בשעה 12:00, יש דיון על מסלול בטוח של סגלוביץ'. אם זומנתי אני מקווה שאני אוכל לבוא. כן, נוודא שזומנת גם. בסדר גמור. אז אני שמח להיות פה כדי קצת להבהיר את הדברים, ואולי טיפה להוריד כמה חסמים וכמה דברים שפחות הובנו. לפני הכל תודה רבה ליו"ר, אני אישית מגיע לפה רק בגללה, כי אני חושב שאת עושה עבודה מדהימה, וגם מאפשרת לנו להציג את הדברים כמו שהם, לכן תודה רבה,

לא הבנתי, בגללנו לא היית מגיע? אנחנו ביקשנו דיון מהיר, היית צריך לבוא בכל מקרה. אני מגיע בגלל ההזמנה של יושבת הראש.

אפשר תמיד לשלוח נציג של המשרד, שיש לו כמה נציגים ליאיר שמתעסקים.

אני מרגיש שיש לנו פה הזדמנות משמעותית, ולכן אפשרות להשמיע, גם כמובן בפניכם - - - אורית יודעת,

חברי הכנסת האחרים, אני רוצה להבהיר את הדברים. לפני הכל, סגן השר סגלוביץ' מוביל ביד רמה את מסלול בטוח, אני חושב שהוא עושה עבודה מדהימה, ביכולת שלו לרתום כל כך הרבה גופים בממשלה ומחוץ לממשלה כדי למגר את תופעת האלימות. אני קיבלתי את הצוות שעוסק במכרזים ברשויות מקומיות. הצוות הזה, כמו שאמרת חה"כ סטרוק, הוא באמת מנה הרבה חברים שבתוך ארבעה חודשים הוציאו את הדו"ח הזה. ומי שמכיר את עבודת הממשלה, לרתום כל כך הרבה גופים בזמן קצר, להגיע להבנות ולתוצאות, ואחרי כל המחלוקות, ואחרי כל הדברים האלה, אני חושב שזה יפה. כולל משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים, משרד האוצר,

השלטון המקומי, נציגות מהחברה הערבית, היה שם ראש מועצת ביר אל מכסור שישב איתנו גם בדיוני הוועדה, המשרד לשוויון חברתי, הרבה שותפים להצלחה הזאת, וזה הדבר הכי משמעותי. עכשיו אני רוצה להבהיר פה כמה דברים. המטרה - אנחנו קיבלנו משימה מצוות השרים לאלימות בחברה הערבית בראשות ראש הממשלה, שאנחנו צריכים למצוא פתרון מיידי כרגע בטווח הקצר, ולאחר מכן גם בטווח הארוך, לתופעת ההשתלטות העוינת על המכרזים ברשויות המקומיות, ובזה התמקדנו. כרגע התמקדנו בעיקר בטווח המיידי, מה שנקרא ח.ע, חוסם עורקים עכשיו, כאן ועכשיו מה ניתן לעשות. וכדי לעשות משהו שלא רק יישאר בתור דו"ח, אלא בתור משהו שאפשר גם ליישם אותו בשטח, החלטנו גם מה אי אפשר לעשות. ומה אי אפשר לעשות, זה משהו שדורש כרגע חקיקה וזה התשלומים השוטפים.

אם אני הולך לסוף, להחלטות של הצוות, הצוות נגע בנושא התשתיות של המכרזים, שם ראינו שנמצא הכסף הגדול, כלומר אפשר עדיין לעשות מכרזים קטנים. את מכרזי התשתיות הגדולים, שזה בעבודה,

שהיו כמובן חברים בצוות, ראינו איפה נמצא הכסף הגדול. ואני אומר לכולם, ואמרתי את זה גם לראשי הרשויות, אני לא קבעתי את היעדים. יש משטרה בישראל, שהגישה לנו, אני ישבתי ב- 433 יחד עם היאל"כ וקיבלתי סקירה, הם הגיעו גם לממשלה, בהתאם לזה פעלנו, מתוך הנקודה הזאת, אני לא בחרתי את היעדים. אבל מתוך זה, אחרי שהבנו את האתגר, התחלנו את העבודה. וחלק מהעבודה היה, היינו ארבעה צוותי משנה, אחד הצוותים, היה בהתחלה מיפוי רשויות, חשבנו שניתן יהיה לסווג בין רשויות, הצוות השני עסק במיפוי המכרזים, איפה התופעה הכי משמעותית, כי אי אפשר לטפל בהכל. אז החליטו לטפל בשלושה תחומים, בתשתיות, בפסולת ובהיסעים. היסעים ופסולת זה משהו שמגיע מתקציבי השוטף. זה דורש חקיקה, את זה הצוות החליט לדחות לשלב יותר מאוחר, שדורש חקיקה. מה שכן החליט הצוות לטפל, באותם מכרזים בתשתיות שלא דורשים חקיקה, ולכן גם גידרנו את האפשרות שלנו לפעול ולקבל חוות דעת משפטית שתאפשר את זה, זה רק במכרזי החומש, שהם התוספתיים. כלומר, פעם אחת בתקציבי הפיתוח, ולא השוטף, ופעם שניה בתקציבי החומש בלבד. זו המסקנה של הצוות, כלומר תקציבי הפיתוח בחומש, סדר גודל של 670 מיליון שקל בחמש שנים לכלל הרשויות בחברה הערבית, אלה היו גבולות הגזרה שלנו. כל שאר הדברים מטופלים באופן אחר, פעם אחת בטווח הארוך, ובדו"ח יש כמה וכמה צעדים, כמו שינוי שיטת המכרזים בכלל בתוך המדינה, איך להפוך את המכרזים למשהו יותר מקצועי בכלל הרשויות, איך אפשר להתחיל לעבוד עם מאגר קבלנים כמו שקיים היום במשרד הבטחון, יש רשימה שלמה של נושאים שיטופלו בהמשך. בטווח הקצר כל תקציבי הפיתוח - שזה סדר גודל,

של 670 מיליון שקל - לא יעברו לרשויות, אלא אם כן יעברו במנגנונים חוץ רשותיים. אתה אומר בעצם שההר הוליד עכבר. מתקציבי החומש ותקציבי הפיתוח, במקום שזה יהיה שתי קבוצות שונות - - - אני לא יודע מי זה ההר ולא יודע מי זה העכבר. אני יודע, אדוני חבר הכנסת, שקיבלתי משימה, שיכול להיות מאד שהרבה שנים פחות טיפלו בה, והתחלנו לטפל בה. ואני שמח שגם את התגובות האלה שזה לא מספיק, אתה צודק, אפשר יותר, אבל בסוף כשאתה רוצה להחיל משהו פרקטי, משהו שבסוף נוכל ליישם אותו, אז היום כל תקציבי הפיתוח בתקציבי החומש לא יעברו, וכל מה שעבר לפני שבוע או לפני שבועיים בוועדת הכספים הם תקציבי השוטף שלא היו בדו"ח, חברת הכנסת, 200 מיליון השקלים שבתוך תקציבי החומש הם לא חלק מהדו"ח, הם גם לא היו שם, כי זה דורש תיקון חקיקה,

לא, בדו"ח לא כתוב תקציבי החומש. אבל זה לא תקציבי חומש, קרעי. אני מזכיר לכם - - - לא, לא, רגע - - - רגע שנייה אוסאמה, אני שואל אותו שאלה, זו הערת ביניים. מירב שנייה - - - לא לא

לפעמים גם האמת והעובדות הן אופציה, אז תן לו שנייה, ואז אני אתן לך. לכן חשוב לי הערות ביניים. חשוב לי, אז ראשית גידרתי בדיוק למה מתייחס הדו"ח,

והדבר השני - - - רגע תקשיבו, הוא יסביר, גם לי יש שאלות, אבל אני מחכה רגע שהוא יסיים. והדבר השני שהיו ארבעה צוותים פיקוח ולא שוטף בתקציבי החומש בלבד - - - ב-, לא ו-; הפיתוח שבתוך החומש, זה לא מה שכתוב פה. הוא אמר ב-. גבולות הגזרה, עוד פעם, אני אומר עוד פעם, כל תקציבי הפיתוח שמשרד הפנים מקצה בתכנית החומש בלבד, למה? כי זו הדרך היחידה. ב-, ב-, זה לא ו- זה ב-. יש פה טעות בדו"ח שלך, זה הכל. לא, זה לא יכול להיות טעות בדו"ח, יאיר. אני הבנתי, הבנתי. אני לא רואה שכתוב שם מלכים ב' פרק ב', יכול להיות מאד שיש שם איזו טעות כתיב בדו"ח, אבל אני מסביר עכשיו את הדברים, אני מציע שתקשיבו, אני יודע בדיוק למה את מתכוונת, ואני עונה. יש תקציבי פיתוח של משרד הפנים שחילק כל השנים, בזה אנחנו כרגע לא נוגעים בגלל סיבה פשוטה, אין לי כרגע יכולת לבצע את זה. אני יכולתי לבצע ולהתערב בתקציבי החומש בלבד, שבהם יש שתי זרועות, זרוע אחת שוטף, זרוע שנייה פיתוח. בפיתוח, השוטף, בואו אני אגלה לכם עוד איזה סקופ קטן, גם מתקציבי השוטף, 200 מיליון השקלים, לא עוברים היום ככה סתם,

כי הייעוד של תקציבי השוטף זה תגבור שירותים ברשויות. מה שיתגבר שירותים - - - זה חלק ממענקי האיזון. לא, לא, זה לא חלק ממענקי האיזון. מענקי האיזון הם תקציבים רגילים במשרד הפנים. אני מתייחס לתקציבי השוטף בתוכנית החומש. רק לפני שבוע הוצאנו מכתב מסודר, אפרופו מסקנות, של תומר ביטון, מנהל מינהל שלטון מקומי, שבו הסביר לרשויות איך הן יכולות להשתמש בכספים השוטפים, לטובת מה? תגבור שירותים בלבד.

לא כיסוי גירעונות, לא שיפוץ דברים שלא רלוונטיים, איך התושב בקצה יקבל יותר. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם טיפה עוד level למעלה. שניה רגע, רק תישאר על ה- 200 מיליון. ה- 200 מיליון ש"ח,

ואם צריך אנחנו נעביר גם לכם את המכתב שעבר אחרי דיון. ה- 200 מיליון ש"ח בשוטף,

הם לא חלק מהדו"ח, הם לא מופיעים בדו"ח אפילו, כי מראש זה לא היה דיון, כי יותר מזה, חלק מהדו"ח היה תקציבי פסולת ותקציבי הסעות, אבל הם כספים בשוטף, שכרגע בטווח הזמן המיידי אני לא יכול ליישם אותם, ככה שיהיה בצורה יותר ברורה. בעתיד, לאחר תיקון חקיקה, נוכל גם לטפל - - - גם בחומש אתה לא יכול, גם בשוטף שבתוך החומש אתה לא יכול? כרגע ללא חקיקה, אני לא יכול לטפל. הדבר היחיד שאני יכול לטפל ללא חקיקה זה רק בתקציבי הפיתוח?

אתה יכול להאיר את עינינו מאיפה נובע הדבר הזה? אפשר יהיה לפרט את כל הסעיפים בחוק, אבל אתה יכול כנראה להעריך שהזמן - - - שנייה, תגיד לי רגע משהו. אמרת שגם היום את ה- 200 מיליון, אז תן על זה רגע דגש.

ללא קשר לדו"ח ומתוך ראייה שאנחנו כמשרד הפנים, בסוף מה שאנחנו רוצים לעשות זה, אנחנו האמא והאבא של כלל הרשויות בישראל. וזה אומר שיש לי מחויבות מעבר לדו"ח, אני לא איזה חוצן, אני בסוף מנכ"ל משרד הפנים. והרשויות הערביות, זה לא משהו שאמור לתת להן עונש בעניין הזה. זה אמור לתת בסוף לתושב בקצה יותר. ולכן, אם מוגדר בהחלטה שהכספים גם בשוטף יהיו לטובת תגבור השירותים, אנחנו נוודא את זה. איך נוודא את זה? אז לכן, למרות שאין לי כרגע את האפשרות החוקית לעשות עכשיו את זה בצורה חוץ-רשותית, אבל עדיין יש בתוך מינהל השלטון המקומי אגף שלם של בקרה, ולכן אנחנו יחד עם המחוזות, רשות שרוצה עכשיו להשתמש בכסף, צריכה מדי חודש בחודשו: א'. לראות איך התקציב התוספתי הרי, זה תקציב תוספתי מעבר לתקציב הרגיל שלה, היא צריכה להראות את השימושים הייעודיים לממונה על המחוז, זה עובר למטה, ובהתאם לזה אנחנו נשחרר את הכסף. היא תעשה מכרז להסעות, שאמרת ששם הכסף עובר. אז אני אומר עוד פעם, כן, יש כרגע עדיין פרצות. אגב, בואו אני אגלה לכם סוד, לא הכל הצלחנו לפתור, יש דברים שעוד ארוכה הדרך, לא סתם חילקנו את הדו"ח גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך. אבל התחלנו.

סופגים על זה מכל כיוון אפשרי הרבה ביקורת, אני חייב להגיד גם פה, חה"כ סגלוביץ' עומד אתי בפרץ גם מול ראשי הרשויות, ואני מבין את הלחץ, מבין לפעמים גם את התחושה שאם אחד הדגלים של משרד הפנים השנה זה ביזור סמכויות, איפה ביזור הסמכויות פה? אבל המילה דיפרנציאלי, תמיד שוכחים,

אנחנו רוצים לתת ביזור סמכויות דיפרנציאלי. ובסוף רשויות שראינו, וקיבלנו מידע מודיעיני שיש שם אתגרים בנושא המכרזים, לכן הוועדה החליטה שכל המכרזים האלו ייצאו למכרזים בין-רשותיים. זה מעמיס יותר על משרד הפנים, ומחייב אותנו לבקרה יותר גדולה, אני מאמין בסוף שהתושב בקצה יקבל יותר, וזו המטרה היחידה. אני מקווה שהבהרתי את כל המושגים בין שוטף, פיתוח ופיתוח רגיל. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. רגע, סיימת? אוקיי, כן. שתי שאלות הבהרה בבקשה. ראשית אני רוצה להבין, אתה בעצם אומר, מה שכתוב בדו"ח זה לא נכון, לא עשיתי עליו הגהה לפני שהוא פורסם? אפשר לקחת את זה עכשיו למקום הזה של ה- ו' הזאת של אורית. אורית, זה בסדר. לא, זה לא רק ה- ו'. לא, זה בסדר גמור, היה שם משהו לא ברור, השאלה אם את רוצה עכשיו לקחת את כל העניין הזה ולהגיד "משרד הפנים לא מפקח על זה". משרד הפנים לא יכול היום לפקח על תקציבי הפיתוח בשוטף.

לפקח על תקציבי הפיתוח של תכנית החומש, אני מקווה מאד שנקבל חיזוק גם בתוך הבית הזה.

אבל אני הייתי באמצע לשאול אותך שאלה, רק מפאת כבודך אני לא התרעמתי על כך שהפסקת אותי באמצע השאלה.

מה שכתבת בדו"ח זה ככה, לא החלפת בין ב' ל- ו'. מה הכותרת של הסעיף? אורית, את רוצה לקרוא לנו בקול? אני אעזור לך, "המלצות לטווח הקצר בנוגע לתקציבי תכנית החומש: " אז יכול מאד להיות שיש פה משהו, איזה ו' החיבור שברחה, כנראה בטעות, וזה בסדר. אני מודה שזה טעות שלי, הייתי צריך לעבור על זה. אבל הכותרת מאד מאד ברורה. "בתקציבי החומש". זה היה המנדט היחיד שיש לנו. אגב, גם כשקראת את כתב המנדט, אז זה היה חלק מזה. לבדוק את כל התקציבים שעוברים, וכשניסינו למפות עם מה אפשר לפעול בפרקטיקה ולא רק כדי שיישאר דף נייר, זה היה בתקציבי החומש, וזה היה חלק מההחלטות. הלוואי שהיה אפשר להרחיב הכל, אבל הפיילוט הזה, על 670 מיליון ש"ח, שאגב עוד נקודה אחת שלא הזכרתי וזה חשוב, הצוות הרביעי שהיה באותו צוות גדול של מכרזים, דיבר על המלצות לשאר משרדי הממשלה. בסוף הכסף הגדול, סדר גודל של 3.1 מיליארד ש"ח, נמצא לא במשרד הפנים. נמצא במשרד החינוך, 5,000 כיתות לימוד, נמצא במשרד הכלכלה, נמצא במשרד הספורט, ואני לא יכול לחייב אותם, אני כן, וכתוב בדו"ח המלצות, איך כדאי להקצות את אותם מכרזים בנושאים האלה, של 3.1 מיליארד ש"ח. שם כרגע הכל פרוץ. שם כרגע, מי שהצוות המליץ לוועדת השרים, הדו"ח התקבל במלואו, תוך סעיף ד' שאומר "המלצות לשאר המשרדים". עכשיו אחרי שעשית לי שירות וקראת במקומי מהדף כי קשה לי לקרוא, אז עכשיו כן תואיל להקשיב לשאלות שלי, בסדר? בלי לחתוך אותי באמצע, תודה. הוא לא חותך, הוא עונה לך על השאלות שלך. לא, הוא כן חתך אותי מירב. הוא מתייחס לכל מה שאת אומרת.

הוא חתך אותי באמצע, והחליט שהוא מקריא במקומי מהנייר. בסדר, תמשיכי. אף אחד לא חותך. אז ככה, קודם כל, זו לא טעות כתיב. כי לא כתוב "לביצוע התקציב של תקציבי הפיתוח ותקציבי החומש", כתוב "לביצוע חלק משמעותי מתקציב החומש, ותקציבי הפיתוח". אז זה בסדר, תתקן את זה. אבל עכשיו אני רוצה להבין ממך שני דברים אחרים. אתה אמרת, מירב אמרה, יואב סגלוביץ' אמר, הדו"ח שלך אומר באלף ואחד דרכים, שבעצם כל הכסף שהמדינה מזרימה עכשיו עובר עכשיו אצל אלכס קושניר בוועדת הכספים, עוד מעט 12:30, יש עוד פעם העברות, זה כסף שחלק ניכר ממנו יעבור לגורמי פשיעה, זה מה שהוא אומר.

זה מה שאתה אמרת, ואתה רק אומר "פה, המנדט שלי הוא רק על המשבצת הקטנה הזו". לא, המנדט שלי - - - לא לא לא. אף אחד לא אומר את זה. אף אחד לא אמר את זה, ממש לא. היא אומרת את זה. המנדט שלך זה רק - - - לא לא לא, אני אחדד. המנדט שלי זה למנוע אלימות בחברה הערבית, שתחת סעיף של מכרזים. לו יכולתי להרחיב את האפשרות הפרקטית, ושוב אני חוזר על המילה 'פרקטית' כי אני לא אומר את זה סתם, אפשר הכל לעשות, אבל בסוף צריך להחליט מה ניתן מחר בבוקר לעשות. את זה משרד הפנים החליט שהוא יכול לעשות, ועם גיבוי של כל המשרדים האחרים, החל במשטרה, עובר למשרד המשפטים ומשרד האוצר,

אני לא מצליחה להגיע לשאלות שלי. אני מבקשת רגע אחד, להגיד את שתי השאלות.

אנחנו מתייחסים למה שאת אומרת. עם כל הכבוד, את אומרת שדו"ח של המשרד בעצם מחליט שכל מה שעובר לרשויות המקומיות הערביות עובר לגורמים עבריינים. אז גם המשפט הזה הוא משפט חמור, ואנחנו נתייחס אליו.

אין בעיה, אבל קודם כל אני התייחסתי. גם הוא מתייחס לכל מה שאתם אומרים. הוא לא יושב כאן כעוד יועץ שמייצג משרד, הוא המנכ"ל, הוא זה שכתב את הדו"ח, ואם יש דברים רלוונטיים,

הוא יתייחס תוך כדי שאתם מדברים. בדיוק כמו שאתם עושים את זה, יש לו את כל הלגיטימציה לעשות את זה בוועדה. מאה אחוז. שתי השאלות שלי. שאלה ראשונה, אולי תאיר את עינינו, אחרי שאתה אומר במשבצת הקטנה, במנדט הקטן שלי, חוץ מזה שנפלה טעות סופרים בדו"ח, חוץ מזה, המשבצת הקטנה שלי, המנדט הקטן, מבוצע במלואו. תאיר את עינינו, שאנחנו נבין, מה הם החסמים שבגללם הכספים שהובטחו בתכנית החומש לא עוברים, כי הם לא עוברים, כי חברי הכנסת הערבים עטים על משרדו של ראש הממשלה החליפי, ראש המפלגה של מירב, ודורשים ממנו להסיר חסמים, ומדברים על הסרת חסמים. אז היינו רוצים להבין מה הם החסמים האלה, זה דבר אחד, ודבר שני, אולי תאיר את עינינו למה בעצם כשאתה אומר שצריכים תיקוני חקיקה, למה בעצם אתה לא יכול לתקן תיקוני חקיקה? אתם מחוקקים מבוקר עד ערב, אתם בבליץ חקיקה מטורף, אז למה לא את תיקוני החקיקה החשובים האלה, שימנעו את הזרמת הכסף? כספי המסים של אזרחי המדינה מוזרמים עכשיו דרך הוועדה של אלכס קושניר, לכיסיהם של ארגוני הפשיעה בחברה הערבית. טוב, אמרת את זה, ושוב פעם להגיד לך שזה לא נכון? אני לא מצליחה להבין, אזרח ביישוב ערבי, באמת אני אומרת, בכל היישובים הערביים יש ארגוני פשיעה? אפילו אני, שאוסאמה יכול להגיד לך כמה שהרבה פעמים חושבים שאני בימין

כל ראש רשות מזרים כספים? מירב היקרה והאהובה, אני למדתי משני מקומות, אחד מהדו"ח הזה, שמסביר את זה, והשני למדתי ממך,

שאת אומרת שזה הדבר שהכי מטריד אותך.

אבל מי אמר כל?

זה מה שהיא אמרה. היא לא אמרה כל. היא אמרה כל?

חה"כ סטרוק אמרה, כל כסף שאנחנו מעבירים לרשויות הערביות --- נמצא בסיכון. יש סיכוי שזה יגיע לארגוני פשיעה.

שאלי את המנכ"ל. את מאמינה לכל מה ש - - - את מכבדת אותו מאד וגם אני מכבד אותו. אבל זה בדיוק מה שהוא כתב בדו"ח שלו, שיש סיכון. אני קראתי את הדו"ח שלו בדיוק כמוכם, לא סתם אמרתי ליועץ שלי שיביא לי את זה מהשולחן, אני יודעת בדיוק - - - את

אל תעשה לי את זה,

אני הראשונה שנמצאת כאן ובאמת עם סגלוביץ' ועם הירש במלחמה הזאת. ועם כל זה, אני מסתייגת.

ואת בעצמך אמרת שהדבר שהכי הכי מטריד אותך - - - לא אמרתי את זה! אבל הפכתי את כל הרשויות הערביות לגורמים שמתעסקים עם עבריינים?

אבל היא לא אמרה את זה, מירב. זה מה שאמרת.

לא משנה, אין לי זמן גם לוויכוחים האלה. מירב, יש לי גם שאלה. קודם כל אני רוצה - - - שאלה, לא נאום. כי נאום כבר נתתם. שאלה.

אני קודם כל רוצה לומר לך תחזקנה ידיך, אני חושב שאתה עושה כאן עבודת קודש. אם לי היה חשוב להגיע ולשמוע מה קורה בדיון הזה חוץ מזה שזה צעד חיובי ועבודת קודש, זה להבין את המסגרת. כי היה נראה שסוף סוף שמים סוף לכל העניין הזה, לכל הכסף שמתדלק את ארגוני הפשיעה, ואני רואה, אני יושב בוועדת הכספים יום יום, ואני רואה שזה לא ככה, שמתפרסמים דברים, שהכל ממשיך כרגיל, עולם כמנהגו נוהג. אז עכשיו אני מבין, ואתה אמרת את זה במילה אחת מקודם, שאנחנו בפיילוט. יש כאן 670 מיליון ש"ח שעליהם אתה מדבר, הפיתוח של

יש עוד מיליארדים בחומש, יש עוד מיליארדים בפיתוח שהם לא חומש,

לא עליהם מדובר כרגע. מדובר על סכום שבעיניך הוא מאד משמעותי, הוא משמעותי, אבל הוא לא מאד משמעותי. הוא לא בטל בשישים, אבל הוא בטל בשלושים. לגבי שאר התקציבים שהדו"ח עדיין לא תקף לגביהם ולא נמצא תחת סמכותך ואחריותך, אם חוקית ואם רגולטורית-משרדית. ולכן טוב לדעת את זה ולהבין שיש כאן עוד המון עבודה שצריך לעשות. וצריך להעביר חקיקה תומכת,

אז תגישו את החקיקה התומכת הזו. אנחנו נעשה את מה שאפשר כדי לסייע.

אבל גם מה ששאלה אורית, כשמדברים עכשיו ואומרים שיש חסמים, אז לפי מה שאתה אומר אין בעצם חסמים, החסמים היחידים זה על הפיתוח שבתוך החומש, כל השאר ממשיך כרגיל. אז קודם כל לאן פנינו מועדות, מה נדרש עוד כדי ששאר משרדי הממשלה, משרד החינוך, שהוא עם תקציב כמו משרד הבטחון, שמה הכל כרגיל. אז בעצם יש כאן איזה מן פיילוט קטן שאתה שוקד עליו, ויישר כח על זה, אבל כל השאר עדיין באותה בעיה. זה ממש לא פיילוט קטן. זה מה שאמר המנכ"ל, גברתי. אוקיי, חה"כ אוסאמה סעדי, בבקשה אדוני. כן, תודה גברתי היו"ר, כבוד המנכ"ל. תראו, הדיונים האלה שהם באים בעצם, ואני שמעתי חלק מהדברים, ואת זה אמרתי למנכ"ל גם בישיבה הקודמת שהיתה ושהעלו את העניין הזה של המכרזים ברשויות המקומיות. קודם כל אני חייב להתקומם נגד ההכללה על כלל ראשי הרשויות הערביות. מה זה כאן, כאילו מציירים אותם שכביכול --- אף אחד לא אמר את זה. את אמרת כל, ואחרי זה רוב. לא כל ולא רוב. אם יש חלק בודד מראשי המועצות במידע המודיעיני שיש לכם, אז תטפלו בזה. ואם יש ראש מועצה שהוא לא יכול, והוא נתון לאיומים של ארגוני פשיעה, שיתפטר.

כי לא מגיע לו להיות ראש מועצה או ראש עירייה. ואז הפושע יהיה ראש המועצה. איפה המשטרה? איפה המודיעין שלכם? ועכשיו קרעי אתם מה, לא הייתם עשר שנים בשלטון? אתם לא הייתם במשרד הפנים, ולא הייתם במשרד לביטחון הפנים? אתם הייתם בממשלה, הזרמתם כסף אותו דבר,

אותם סכומים, אני יכול להגיד לך אחד על אחד שהזרמתם. ואז מה, אם עושים טעות אז לא מתקנים אותה אף פעם? עשר שנים טעות? תפסיק כבר, תפסיקו. לא יודע, לא הייתי בעשר שנים האלה. אבל אם בא מנכ"ל משרד הפנים ומוציא לך דו"ח, מאד מסוכן.

הכיוון שלכם זה להסית נגד הממשלה הזו, ונגד מה שעושים. אבל הוא הממשלה, הוא הממשלה. הוא הממשלה, אז מה?

הדו"ח שלו מסית נגדכם? כתוב, כתוב. כתוב בפירוש שתופעה של פשיעה המכוונת כלפי גורמים בשלטון המקומי הערבי, נבחרי ציבור, בעלי תפקידים וכו', נתונים לתופעה נרחבת של לחצים,

שמפעילים ארגוני הפשיעה על גורמי השלטון המקומי. וראשי הרשויות במגזר הערבי, נתונים לעיתים לסחיטה, לאיומי רצח - - - אז בדיוק, זה הכללות. זו הכללה, ואני לא מקבל את זה. אז זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון! זה לא נכון,

מותר לו להגיד מה הוא חושב.

את אומרת, והוא אומר. אני חושב בדיוק יאיר,

אתה רואה שעכשיו משתמשים בזה, וזאת לא הכוונה שלכם, ואני יודע שזאת לא הכוונה שלכם. וראשי הרשויות הערביות, אני אומר לכם, אם אתם רוצים לקחת מהם את התקציבים ואת המכרזים, ואת כל זה, אז אתם רק מטילים עליהם אחריות בלי שום סמכות. בבקשה תבואו, תגידו אנחנו לא רוצים שלטון מקומי ערבי, לא רוצים ראשי רשויות ערביות, לא ראשי מועצות ערביות. אתם תנהלו את העניינים האלה, מה אתם רוצים להחזיר אותנו לתקופה של ממשל צבאי? אנחנו לא ניתן לכם את זה! תגיד לי,

אתם נגד הקמת תחנות משטרה, עכשיו אתה בעד לתת תקציבים לפשיעה? קרעי, אנחנו תמכנו בהחמרת הענישה, אנחנו תמכנו בעונשי המינימום, תמכנו בבתי משפט כלכליים, תמכנו בכל הצעות החוק הממשלתיות שהבאתם. אנחנו תמכנו כי אנחנו רוצים להילחם בפשיעה ולהביא למיגורה. אבל אני אומר, אתה לא יכול לבוא ולהעניש 67 ראשי רשויות ערביות. אם יש למישהו מידע מודיעיני, אתה יודע מה, עכשיו לאיפה מעבירים את ה- - - יש הרבה, הוא אומר לך הוא לא מסוגל להתמודד מרוב שיש כל כך הרבה. נו באמת, אם זה המצב, זה פשיטת רגל אחת של המשטרה. אם זה המצב, שבאמת כל ראשי הרשויות הערביות נתונים לסחטנות. למה אתה נכנס?

הוא אומר,

אם זה נכון, אבל זה לא נכון. אני בעצמי אומרת - - - לכן אני אומר, אתה יודע מה? אני אומר גם לכבוד המנכ"ל וגם לכם. אז הולכים למשכ"ל. מה, במשכ"ל אין את התופעות האלה? לא, באמת. בערים ובמועצות בחברה היהודית אין את הדברים האלה? אין ארגוני פשיעה בחברה היהודית? פתאום רק בחברה הערבית?

יש עוד פושעים למעלה בכספים, אגודה מיסיונרית שרוצה לקבל פטור מסעיף 46, אני צריך ללכת להפיל אותה. קראו לי.

אז אני אומר, גברתי היו"ר, די עם ההכללה הזאת. די עם ההסתה נגד ראשי הרשויות הערביות. הם עושים את תפקידם בתנאים קשים ביותר. יש ביקורות, יש ממונה על המחוז, יש מבקרים, יש אפילו בחלק מהרשויות חשב מלווה שחותם. היום ראשי הרשויות, את יודעת, לא חותמים על כלום בלי חשב מלווה. יש את כל מנגנוני הבקרה האלה, אז די. וגם אני אומר לכם, הכסף שמועבר, גם ה- 200 מיליון האלה,

זה חלק מהתגבור של מענקי האיזון, זה תשלום ראשון אפילו. המצב של השלטון המקומי הערבי הוא בכי רע, כי מצבם הוא באמת בגירעונות ובקושי מצליחים לעבוד ולספק שירותים, צריך לתת כל הכבוד לראשי הרשויות. ואם יש כמה שמאוימים, אז המשטרה צריכה לטפל בזה.

אני רוצה לשאול אותך גם שאלה. אמרת שבכל מה שקשור לתשתיות במכרזים של פסולת צריך חקיקה, אבל בתשתיות לא דורש חקיקה. אז אם אתה יכול אחרי שיקלי, תענה לי למה בפסולת כן ובתשתיות לא, לא הבנתי את זה כל כך. אבל תן לשיקלי ואז תענה לי הדברים ששמעת. אני רוצה לתת פה התייחסות כללית, כי יש פה הרבה מאד רזולוציות בדיון הזה, אני מעריך שלא ניתן יהיה להיכנס אליהן. אני אגיד גם כן, מי שחי בגליל, וגם כן מי שמצוי בנעשה במגזר הערבי,

קודם כל אנחנו ראינו רק השבוע חיסולים, כולל חיסול של בני משפחה, כולל בת של ראש רשות, אם אינני טועה זה היה בשפרעם, שחוסלה בכניסה ליישוב. סגן ראש רשות.

יש פה אירועים, אין לזה שום קשר עכשיו, זה לא מגיע מהמקום הלאומי או מהדברים האלה, אבל יש פה עניין של תופעה של עבריינות שמבחינה סטטיסטית, במגזר, אין לה אח ורע. זה לא אומר שאין במגזר היהודי, אבל מה שקורה ברשויות הערביות זה ברמה יותר קיצונית, אם רק מסתכלים על האירועים של סוף השבוע האחרון. נושא המכרזים, במקביל לנושא של הפרוטקשן, אלה בעצם שתי סוגיות מאקרו שהן דרמטיות ומעצבות את פני השטח. יש היום ארגוני פשיעה בגליל שמחזיקים בצבא. ביחידות חיסול, בשכירי חרב, זה מה שקורה בגליל. בעלי העסקים הנורמטיביים, אנחנו ראינו מה קרה רק לפני שבוע בצפת, 18 אוטובוסים חדשים עולים באש, ראינו לפני כן, שבוע קודם זה קרה בקרית שמונה.

אומר המנכ"ל הירש, תחום ההיסעים הוא לא מפוקח כרגע ממה שאני מבין בתוך הדבר הזה, אז זה אומר שאותה חקיקה היא חקיקה בהולה שצריך, אז זה לא משהו שאפשר לחכות איתו.

אני לא נכנס פה עכשיו קואליציה,

אני מדבר עכשיו בצורה נקייה. העניין הזה של ההיסעים, העניין של פינוי אשפה, לאזרח הדיוט שלא מצוי בתחום זה נראה לו "לא ביג דיל".

זה מלחמות עולם בין ארגוני פשיעה, ועל מלחמות העולם האלה בין ארגוני פשיעה הרבה מאד פעמים בעלי עסקים שהם לא חלק מארגוני הפשיעה האלה אוכלים אותה, ואוכלים אותה קשה. חברות הביטוח לא מוכנות לבוא אחר כך ולתת גיבוי לאותם בעלי עסקים, והם מוצאים את עצמם עומדים בפני שוקת שבורה. אז השילוב הזה, גם של הפרוטקשן,

מי שמשלם פרוטקשן זה גם חברות ענק כמו "אלקטרה", כמו חברת חשמל, כמו מקורות. אנחנו מדברים על עשרות אלפי שקלים שכל אחת מהחברות האלה משלמות בחודש, לארגונים עברייניים שהם מנהלים בעצם את מה שקורה ברשויות, וזה אותם הארגונים שאם חס וחלילה המכרז לא מגיע אליהם, וראש הרשות לא עושה בדיוק מה שהם מבקשים ממנו, הם פשוט יהרגו אותו, את בני המשפחה שלו, וזו מדינת ישראל, זו מדינת ישראל. והדבר הזה, ככל שאנחנו יותר בפריפריה, זה יותר עוצמתי. ככל שהמשטרה יותר חזקה, מה שקורה בנגב, מה שקורה בגליל העליון, מה שקורה סביב טובא זנגרייה, שזה אירוע בפני עצמו, וצריך לשים את הדברים האלה על השולחן. קודם כל אני חושב שהדו"ח הזה, דו"ח הירש, זה דו"ח שהוא צעד חשוב בכיוון הנכון. זה דו"ח מבורך. אבל פשוט צריך לבוא ולומר, העסק הזה הוא אחת הדרמות הכי מטורפות שיש במדינת ישראל, ובקצה אני גם אומר שהפלילי הזה יכול ביום פקודה להפוך להיות לאומני. אותו צבא שפועל ככנופיות פשיעה יכול מחר בבוקר להיות גם כנופיות טרור, ואני לוקח עוד מקרה מהשבועות האחרונים, וזה הרצח של ספיר נחום, שבו בעצם יש סכסוך על רקע כספי בינה לבין הבן זוג שלה, שהוא גם אותו אחד שחודר לכפר מסריק עם סוסים באמצע שבת ומתנכל לתושבים ומעלה לטיק-טוק. והוא שולח אנשים ככל הנראה, לכאורה, זה החשד, לרצוח אותה ולהשליך את הגופה שלה באיזה באר בגליל. "אלה הם חיינו בזמן האחרון", כמו שאומר השיר, וכדאי לבוא ולומר,

מה שנקרא אופוזיציה, קואליציה, כן מפלגות ערביות, כל מי שלא רוצה שארגוני טרור או ארגוני פשיעה ינהלו את החיים במדינה הזו, צריך להתחבר כדי לקחת את הדו"ח הזה ולהתקדם עם הדבר הזה לדיונים נוספים ולא להרפות מהנושא הזה, וגם צריך לדעת שעיסוק בנושא הזה הוא עיסוק מאד מאד רגיש, ואני חושב שסך הכל הצעד הזה הוא בכיוון הנכון, אבל זה שאין פיקוח על האוטובוסים ואין פיקוח על פסולת וכדומה זה דבר מאד בעייתי. קודם כל אני רוצה להגיד שגיליתי כפתור מעניין, לא כמו הכפתור של מתן כהנא, גיליתי כפתור בוועדה של מירב בן ארי, אם לוחצים על הכפתור,

מגיעה תשובה מוועדת הכספים. לשאלה ששאלתי לפני 10 ימים, עכשיו טמיר כותב לי שעכשיו הגיעה תשובה. אבל זה לא קשור אליי. חה"כ סטרוק, אחרי שקראתי שוב את המשפט הזה, אני אפילו חוזר ואומר שמעבר לכותרת שהיא מאד מאד ברורה, גם המשפט עצמו משקף הכל, וזה לא טעות. אני אסביר, בסדר? אני אשמח שתסביר, אבל אני יותר אשמח שתשיב לשאלה. רגע שנייה, אני עונה על כל השאלות. לא לא לא - - - הנה,

רשום לי, הכל רשום לי. תודה רבה.

כתוב במשפט: "שימוש במנגנונים על רשותיים לביצוע התקציב של חלק משמעותי מתקציבי החומש", קרי תקציבי הפיתוח של שאר משרדי הממשלה, תחת הכותרת שראינו מקודם, כמו שהסברתי מקודם, גם חינוך, גם כלכלה, וגם תרבות וספורט. ובנוסף לזה, ותקציבי הפיתוח של משרד הפנים. אבל הכותרת היא תקציבי החומש, ולכן מה שאמרתי זה אחד לאחד. גם אין טעות בדו"ח, בסדר? תקציבי הפיתוח של משרד הפנים הם כן בתוך זה?

עוד פעם, הכותרת היא "תקציבי החומש", אלה גבולות הגזרה. כתוב "ותקציבי הפיתוח של משרד הפנים". כן, תחת החומש. כתוב בכותרת. ככה המורה לימדה אותי בכיתה ו', כותרת ואז בתוכו כל הפנים.

אני חושב שהבהרתי, שצריך לחדד, זה גם הזמן לפרגן ליועצת שלי לירון מיוסט שכתבה את הדו"ח אחרי הרבה מאמצים, מגיע לה שאפו. יכול להיות מאד שאולי בניסוח היינו צריכים טיפה להבהיר, אבל אני חושב שהדברים הובהרו אחרי שהסברתי אותם, שזה בתוך החומר של תקציבי הפיתוח. עכשיו לגבי השאלות שלך. שאלת לגבי החסמים, אני לא רואה כרגע שום חסמים שאני הסרתי. אני שאלתי אותך, מכיוון שחברי הכנסת הערבים מדברים, וגם יאיר לפיד מדבר על זה, שצריכים להסיר את החסמים ולהעביר את כספי החומש. איך זה הגיע אליי?

אני שואלת אותך. מה זאת אומרת? זה חסם. להגיד לרשות "את לא יכולה לבצע מכרז בעצמך, תעשי אותו באמצעות מנגנון על-רשותי", זה חסם. האם הוא הוסר? התשובה היא לא. ועל זה אני עומד כל היום ואומר, זה לא יקרה. כשיאיר לפיד אומר 'להסיר את החסם' הוא מתכוון לחסם שלך, ואתה עומד כאן עכשיו

כל מה שקשור, אנחנו כרגע דנים בדו"ח - - - אני שואלת אותך, האם חברי הכנסת הערביים דופקים על השולחן של יאיר לפיד אומרים לו "יאיר, סיכמנו שיעבור כך וכך כסף, לא עובר כי יש חסמים", אומר יאיר לפיד "להסיר את החסמים", ואז אני שואלת האם מול יאיר לפיד עומד יאיר הירש ואומר "לא יקרה".

שרת הפנים כרגע היא איילת שקד, ככה נראה לי. היא היחידה שקובעת בתוך משרד הפנים. הסירו את החסמים או לא הסירו את החסמים? התשובה היא לא. לגבי החסמים שקשורים לדו"ח הזה, כפי שהסברתי באריכות, התשובה היא לא. אבל ה- 670 מיליון ש"ח, על זה הם הלכו וצעקו?

אני לא יודע, לא הייתי בחדר, גם לא שיתפו אותי. אני אומר, לגבי שאלתך לגבי החסם הזה, זה חסם שלא הוסר ולא יוסר, כי זו ההחלטה של הצוות שהתקבלה. איזה עוד חסמים יש שכן הוסרו? אני לא יודע, אין לי מושג. אני לא דובר הכנסת, ולא הממשלה, אין לי מושג. זה הדו"ח, זה הדיון. אתה אומר "אני בקופסה הקטנה שלי". לא הבנתי, קיבלתי פה אחריות אחרת? את רוצה למנות אותי למשהו אחר? אני מוכן. אני לא מצליחה להבין, עכשיו הוא גם בתוך הדיון של מה חברי הכנסת הערבים אומרים ללפיד, שאת החלטת שהם יושבים - - - כי אנחנו רואים כספים עוברים - עוברים - עוברים. כן, אבל מה הוא רלוונטי לזה? אז אני הסברתי באריכות שגם התקציבים של ה- 200 מיליון ש"ח, שהם שוטף, הם לא יעברו בלי הבקרה של מנהל שלטון מקומי בתוך משרד הפנים, הוצאנו על זה הנחיה,

הוצאנו על זה הנחיה כתובה רק לפני שבוע, אני אעביר את זה בשמחה לכולם. תדעו לכם שזה לא קל, שזה שינוי מהפכני בתוך המשרד, וזה דבר שאנחנו חושבים שיביא בסוף לתועלת, זה לא עונש לאף אחד. עכשיו, רק עוד מילה אחת.

אמרתי בתחילת הדברים של חה"כ קרעי שאני מאד מברכת אותך על זה. אני אגיד לך יותר מזה, זה אתגר מאד משמעותי לפתחנו בגלל סיבה אחת. כשאתה נותן כסף שוטף,

לאף אחד אין באמת מושג לאיפה בדיוק הוא הולך. בתקציבי הפיתוח, בכל אבן דרך הוא צריך לעבור אותנו. אחד הדברים שראינו בדו"ח, שגם באחוזי המימוש של כספי הפיתוח ככלל, בכלל במדינה, צריך טיפה שיפור. במגזר הערבי דרוש אפילו טיפול יותר גדול.

שעכשיו אנחנו כמשרד נעשה את זה יותר טוב. אז כן, זה פיילוט. כי אני רוצה בעוד שנתיים - - - אז היום אנחנו לא עושים את זה, זה לא מעניין אותנו. ראשית אני יודע שכן. הרבה משרדים היום עובדים במנגנונים על-רשותיים, אבל שוב, אני לא דובר המשרדים האחרונים, רק המלצנו, ואני יודע שזה קיים גם היום. אבל יותר מזה, אני רוצה בסוף, בעוד שנתיים לעמוד פה ולהגיד הצלחנו לעשות בסוף גן שעשועים באמת בכפר קאסם או בג'לג'וליה או בכל מקום אחר, ולא רק לספר על זה. ולכן זה כן פיילוט, כי אנחנו מחויבים בסוף גם לתוצאה ולא רק לדיבורים, אז זה מבחינתנו אחריות, ואגב, האחריות נשארה במשרד הפנים, האחריות על הרווחה של כל אזרחי מדינת ישראל. עכשיו לגבי החקיקה. אז החקיקה זה הדבר הבא, גם בחוק ההסדרים, מי שעבר על חוק ההסדרים, רואה שם שיש שינוי בוועדת המכרזים, זה לא בא סתם ככה. זה בא כחלק מהמלצות הוועדה. הלוואי שחוק ההסדרים יעבור יחד עם תקציב המדינה, ונוכל גם את זה ליישם. שפתאום המכרזים יהיו מכרזים יותר מקצועיים.

לא רגע, שנייה רגע, לא.

עכשיו סיימנו את כל התהליך.

מה שנקרא, עוד לא יבש הדיו. כן, אנחנו עכשיו גם בחוק ההסדרים קידמנו את כל הסיפור של המכרזים המקצועיים בכלל הרשויות. זה מהפך שלם שגם הוא גורר הרבה ביקורת, אבל אנחנו מאמינים שזה הצעד הנכון שימנע גם את החלק הזה. תזכירי החוק מוכנים? חוק ההסדרים, תקראו, הוא כבר הופץ.

אנחנו כמובן הסדרנו את הדבר הזה איתם ביחד. מה יש שם בתוך חוק ההסדרים שלוקח את ההמלצות שלך? לדוגמא, ועדת מכרזים מקצועית. אבל למה - - - לא לא, רגע, סליחה, די. אי אפשר כל הזמן. תעצרי. אני לא מצליחה להבין, לא מצליחה לסיים משפט. שהיא מורכבת ממנכ"ל, יועמ"ש וגזבר. אני רוצה לדעת למה בתשתיות אפשר, ובפסולת אי אפשר? אז זהו, ככה. תקציבי הפיתוח הם חלק מהחלטת הממשלה. תקציבי השוטף הם חלק מהתקציבים של הרשות עצמה.

השוטף אמרת, 200 מיליון. אז אני בא להגיד, שאלתם למה זה דורש חקיקה? כי חלק מהתקציבים בשוטף הם תקציבים של הרשות עצמה, שהיא גובה לדוגמה מהארנונה. הם לא תקציב ממני. תשתית זה רק משרד הפנים? כל תקציבי הפיתוח הם תקציבי החלטת ממשלה, ובזה אני יכול להתערב, אלא אם כן זה כסף

ופסולת והסעות זה כסף שגם הרשות המקומית שמה?

היא גובה ארנונה, למה היא משתמשת? הסעות, פינוי פסולת.

אז איך בעצם אתה היום מפקח על מכרזי הפסולת וההסעות? היום אני לא יכול לפקח על המכרזים של הפסולת וההסעות.

כי זה דורש תיקון חקיקה, ואני מצפה שכל חבריי, חברי הכנסת, יתמכו בעניין הזה בהקדם, ונוכל להעביר את זה. זו בעיה דרמטית. האם קידמתם? האם הבאתם לממשלה? עוד לא, חבר'ה, אנחנו רק בימים הראשונים. אנחנו מנסים עכשיו להכניס מה שאפשר, אז זה נמצא בקנה, זה לא סתם נמצא פה,

כמה מתוך ה- - - לא, לא. את לא מדברת, רק אני עכשיו שואלת. מותר לי חמש דקות? אני מודה לכם. די, כל הזמן אתם מתפרצים.

אם אתה אומר שכרגע אתה לא מפקח לא על הסעות ולא על פסולת וזה דורש חקיקה, האם בעקבות הדו"ח שלך, אתם מכינים, המשרד עובד על חקיקה,

עזוב רגע את הבעיות שיש לנו בקואליציה ובאופוזיציה. האם בכלל אתם יושבים על איזשהו מתווה של חקיקה כזו? אי אפשר להתעלם מהסובב, ויש למשרד עוד כמה אתגרים, כמו התזכיר שעכשיו ממש, של ביזור סמכויות לדוגמה, שהוא דבר מאד מאד מבורך. שהוא כבר מוכן? שהוא כבר מוכן. הוא כבר במשרד המשפטים, כבר בתוך עיבודים סופיים, ואני מקווה מאד שגג בשבועיים-חודש הקרובים נוכל כבר להפיץ אותו, כי זה אגב תזכיר מהותי בתוך המשרד, שמאפשר לרשויות לקבל 12 סמכויות ארנונה, הקצאת מקרקעין, כל מיני דברים שהיום אנחנו אוחזים בסמכות הזאת, אנחנו רוצים לבזר אותה לשלטון המקומי. וזה כבר מוכן? זה כבר מוכן, זה כבר רץ. בחוק ההסדרים הכנסנו את כל הנושא של ועדת המכרזים המקצועית. זו מהפכה גדולה, שגם יכולה לעזור מאד בתחום הזה.

בכסף השוטף, אמרתי את זה ככה בצורה גורפת אבל אני שוב מסייג, אנחנו לא יכולים, אין לי המנגנון לנהל את המכרזים גם של הפסולת וגם של ההסעות, מנגד אמרתי שהכספים שלפחות אנחנו בתקציבי החומש נותנים, זה ה- 200 מיליון ש"ח האלו, זה כן מבוקר על ידי זה שהם מדווחים לאן הולך הכסף. זה אמרת. זה ה- 200 מיליון ש"ח השוטף, הוא צריך לדווח. זה הולך לאותו מקום. לא לא לא, אתה עונה לי עכשיו, זה שאלות שלי. ה- 200 מיליון ₪ שעכשיו אתה מעביר כשוטף, על כל שקל שיוצא מזה הוא צריך לדווח ולהגיד בעצם מי מפקיד? הוא בעצם מחולק למדי חודש בחודשו. כל חודש הם צריכים להגיד, למה השימושים הולכים, ולהראות שזה נועד לתגבור שירותים ולא לדברים אחרים. למען האזרח, שזה בעצם שוטף. ברור שזה למען האזרח. כדי להראות שזה באמת היה שווה.

אם הם מפנים פסולת פעם בשבוע, הם מפנים עכשיו פעמיים בשבוע, כי יש להם סוף סוף כסף.

ואיך מחליטים מתוך ה- 200 מיליון ש"ח, איך מפזרים את הכסף? זה על פי נוסחאות מסוימות. יש את המענק הכי משמעותי במשרד הפנים, זה מענק האיזון. אותם כללים של מענק האיזון שקשורים גם לאוכלוסייה, גם לסוציו', גם לכמות היישובים לדוגמה במועצה אזורית, זה גם נכנס. יש פרמטרים, אגב יש עכשיו ועדה שלמה של ד"ר שראל, שהוא עכשיו בוחן את מודל מענק האיזון, שהוא דורש החלטת ממשלה, אז כדי באמת לבחון גם את הנושא הזה, יש היום ועדה שלמה שעד סוף השנה תגיש את ההמלצה לשרת הפנים ולשר האוצר, איך מתקנים את מענק האיזון. אבל אותם קריטריונים הם גם הקריטריונים לטובת ה-200 מיליון ש"ח של השוטף, זה בחלוקה הזאת. אוקיי, בסדר. אז כרגע ה-200 מיליון ש"ח זה שנת 2022? בשנה הראשונה היה 140 מיליון,

ועכשיו ארבע שנים כפול 200, זה מ- 22 עד 26. יש פה את איתן כהן. התוספת של ה- 60 מיליון ש"ח, יש מאחורי זה סיבה בעצם? למה זה בעצם השינויים בסכומים? ה- 140 ולא 200? אני לא זוכר כבר. אני אגיד כמה מילים ברשותך. איתן, מה התפקיד? איתן כהן, מנהל אגף תקציבים במשרד הפנים. אני בעצם הייתי אחראי על תחום השוטף, ולכן אני ארצה להעיר ולדייק איפה שניתן. קודם כל החלטת ממשלה 922, החלטת החומש הקודמת, החליטה על 200 מיליון ש"ח בשנה, בשנים 2015 ו- 2016, אל הרשויות הערביות. זה 549? זה 550. זה 550, החלטת הממשלה הקודמת, החליטה על 200 מיליון ש"ח שבעצם עברו בלחיצת כפתור לרשויות המקומיות. בסט הזה שהתחיל ב-140 מיליון שקל בשנת 2021 - - - רגע רגע. אני זוכרת את זה, הייתי פה בכנסת. זה 2015, 2016, נכון? ההחלטה הזו, של 200 מיליון ש"ח להעביר בלחיצת כפתור לרשויות הערביות, בלי שום מנגנון של פיקוח? התקציבים עברו בלי מנגנון של פיקוח, מסיבות מסוימות, אבל ככלל - - - בלי מה שהוא עכשיו דיבר. בלי מה שהוא עכשיו דיבר. שכל שקל שהם מוציאים אתה צריך לדעת עליו?

זה מה שאני אמרתי. אני גם זוכרת את זה, כי בניגוד למי שיושב כאן, אני הייתי פה. המנכ"ל שהחליט שברגע שהגיע הנוסח של ההחלטה, וכתוב בו באופן הכי מפורש, תגבור התקציב השוטף, אמר המנכ"ל אין לי בעיה, אני רוצה לוודא שהכסף הולך לתגבור התקציב השוטף, לא בכסף אלא בפעולות.

רשות מקומית קיבלה הקצאה - - - אבל אתה לא עושה את זה עכשיו. עושה, עושה. לא, אתה נותן את ה- 200 מיליון ₪? האם ה- 200 מיליון שעברו ב- 2015/2016 הם באותו מנגנון כמו שאתה עושה? לא, ממש לא. לא, זה בדיוק המנגנון שהוא אמר עכשיו. אנחנו מוודאים שהכסף הולך לתגבור שירותים. הוא לא יכול לכסות גירעון שלו מלפני 20 שנה. אבל ב- 2015/2016 ששיחררת את ה- 200 מיליון ש"ח, הוא יכל לקחת את הכסף ולכסות את הגירעון שלו. יכל לעשות - - - מה שהוא רוצה. זה אפרופו שיחתנו על כל הנזקים שאנחנו מתקנים. אז אנחנו רואים תיגבור התקציב השוטף, ואנחנו דורשים עוד פעם שזה יהיה בפעולות ולא בכסף. אני אסביר למה אני מתכוון. רשות מקומית מגיעה, מקבלת תוספת תקציבית על בסיס נוסחה, צריכה לפנות למחוז כדי לאשר תכנית ובכדי לעדכן את התקציב שלה. עכשיו, נניח שהיא רוצה לעשות עם הכסף עוד גינון, עוד פעם, לשפר את איכות החיים של התושבים. לא מספיק שהיא תוכיח,

הוצאתי יותר על גינון, כי הרי אם היא מוציאה יותר על גינון, יכול להיות שהיא פשוט משלמת לאותו ספק יותר כסף עבור אותו שירות, אלא, אנחנו בודקים, אחד, מה המצב הקיים מה ה-T=0, כמה פעמים היום מבצעים פעולות גינון נניח בשכונה או באזור מסוים, ואנחנו מבקשים לראות לאן רוצים לקחת את זה. כמובן שיש גם כסף וגם פעולות, הרשות המקומית מגישה את זה למחוז, המחוז מאשר את זה והרשות המקומית יוצאת לדרך, כאשר - - - זאת אומרת שאם אותו ראש רשות, מצטערת שאני מתעכבת איתך על הנקודה הזאת, כי זה דרמטי בעיניי, מגיש בקשה לדיון, ואתה רואה את ההוצאות של הרשות ואתה אומר רגע, אבל גינון אתם כבר מוציאים סכום יפה לרשות, אתה יכול לבוא ולהגיד לה אני לא מאשר לך את האקסטרה גינון, תעביר את הכסף למשהו אחר? אפשרי, כן. זאת אומרת שמחוז מומחה לרשויות מקומיות. אז אם נניח יש שתי רשויות דומות בגודל, אחת מוציאה 4 מיליון בנושא מסוים והשנייה מיליון אחד, אפשר לשאול את השאלה הזו למה אצלכם זה יקר? למה אצלכם זה זול? השיח הזה הוא השיח הבריא. מה שמדהים זה שהמכתב שיצא לרשויות המקומיות יצא בהסכמה של משרד הפנים, משרד האוצר, המשרד לשוויון חברתי, ובהבנה של ועד ראשי הרשויות הערביות. כי היופי זה שהדרישה שלנו וההתעקשות שלנו לראות ולדעת לאן כל שקל יוצא, זה בהסכמה. אנחנו רוצים שהתושב ירגיש את זה. האם אתם יכולים להתנגד לזה? להגיד לא, אנחנו לא רוצים? לא, הם אמרו אנחנו גם רוצים. ולכן הדרישה הזו שתהיה שקיפות אל מול התושבים, שגם הם יידעו. הבטיחו לי שיעשו יותר, אמרו שיעשו יותר, אני רוצה להרגיש יותר. והשקיפות הזו, הבריאות הזו, אל מול הרשויות המקומיות, היא תסייע לנו גם כאשר, אני אגיד עוד הערה, רשות מקומית שתצהיר שהיא הולכת לעשות א' ותעשה ב' יהיו כאן שני אירועים. אירוע אחד זה קיזוז. כל רשות מקומית חותמת על כתב קיזוז, היא לא תבצע, שוב פעם, בהסכמה, חותמים על זה מראש ואומרים אנחנו מסכימים שככל שאנחנו לא מבצעים את התכנית מכל סיבה שהיא, תקזזו לנו את הסכום. יש מענקים שוטפים לכלל הרשויות המקומיות הערביות וניתן לקזז, הערה ראשונה. הערה שנייה שגם חשוב לומר, שרשות כזו תוזמן לבירור. בירור משותף אצל נציגי הממשלה שבו, בסופו של דבר כשאני הגעתי ואמרתי ודיברנו בשם המנכ"לים, ועד ראשי הרשויות, גם הם לא רוצים שהכסף לא יילך לתושב. אז אם יש רשות מקומית אחת, שתיים, שלושה, שיש שם איזה "אישיו", אז נבוא איתה בדין. נברר, נדע, אולי יש סיבה, אולי אין סיבה. ואולי במנה הבאה, זה משחק חוזר בסוף, זה לא מענק אחד, הנה סיימנו,

שנה הבאה יש עוד מנה של כסף. לא נתנו גם את כל הכסף. זאת אומרת זה חודש בחודשו בשביל למזער את הסיכון. יש פה מהלך משמעותי, מוסכם, מקצועי, כי יש הבנה שכולם רוצים שהכסף הזה יילך למקום הנכון, לתושב בקצה. ולא לרשות המקומית, ולא להעלאת מחירים אצל קבלן כזה או אחר, שהרי יגיד "הנה, הוצאתי יותר על גינון. הוצאתי יותר". אבל יכול להיות שסגירת חובות ודברים נוספים, שמזה בדיוק רצינו להימנע. זה דרמטי בעיניי, מכיוון שבהחלטה הזו - - - אני חושב שזה לא מספיק הובן כנראה בוועדה, כי כנראה יוצאים מפה כל מיני דברים שהם לא נכונים מכל מיני חברי כנסת, אני רוצה להבהיר את זה עוד פעם. אני לא הוצאתי כלום עד לרגע זה. לא לא, אני לא חשדתי באף אחד, לא הבנתי למה ענית. אני אומר, יוצאים מהוועדה כל מיני דברים, אני רוצה לחדד. מעבר לכספי הפיתוח, כמו שאומר איתן, יש לנו בקרה היום גם לתקציבי השוטף. גם ל- 200 מיליון ש"ח יש היום במשרד הפנים מנגנון בקרה מאד מאד ברור. אז אם מישהו פה עדיין לא הבין את העניין הזה, אז כדאי שהוא יתחדד גם בסוגייה הזאת,

קודם כל, איתן כהן הסביר את עצמו מאד יפה, והדברים הם מאד מבורכים. אז איך הוא כותב את זה, בצלאל סמוטריץ'? הוא גם לא נמצא כאן, והוא גם מוציא ציוץ שכולו שקרים? איזו יכולת מדהימה זאת. אין לי מושג, אני לא צייצתי עדיין שום דבר, מירב. אני יודעת. אני לא אמרתי מי צייץ, אמרתי שמישהו מסר. אני אמרתי, אורית לא אמרה, אני אמרתי, שהוא גם לא יושב כאן בדיון, וגם אני חושבת שזה דבר מדהים ואני חושבת שגם אורית תסכים איתי, שהעובדה שבניגוד לשנים הקודמות שהיו 200 מיליון ש"ח והם פוזרו בלחיצת כפתור כמו שאיתן אמר, וכאן ה- 200 מיליון ש"ח גם מפוקחים, ואם הוא לא משתמש בהם אז גם יש מנגנון קיזוז, וגם אפשר לבוא ולברר מול נציגי הממשלה לאן הלך הכסף שהוא ביקש. זה מדהים היכולות הפנומנליות של גם לא להיות בוועדה, וגם להוציא דברים לא נכונים.

אבל איתן, אני חושבת שזה חשוב ברמה המקצועית, האם חלוקת הכסף של ה-200 מיליון ש"ח, בעצם כמה מתוך זה היום כבר, זאת אומרת מתי ההחלטה היתה, הרשויות כבר דרשו דרישות,

אני אתחיל בזה שהמענק הכי משמעותי, כפי שאמר המנכ"ל, זה מענק האיזון. מענק האיזון זה 3.5 מיליארד ש"ח שמחולקים לרשויות המקומיות, בערך. זה מחולק על פי נוסחה, נוסחה מורכבת. ההקצאה כרגע זה 1:1, היחסיות אל מול הנוסחה המוכרת והמאושרת, זה ההקצאה של הרשויות המקומיות. אז נניח אומרים לרשות מקומית, בשנת 2022 את זכאית ל- 1.2 מיליון ש"ח, זה נניח 100 אלף ש"ח בחודש. ההודעה הזו יצאה לרשויות לפני כמה שבועות. הרשות המקומית, עם הסכום הזה, מגיעה בשבועות הקרובים למחוזות, והמחוז יאשר תכנית תכנית, ויעדכנו אותנו במטה וכמובן את המנכ"ל בצורה סדורה מה דרשה כל רשות מקומית, כי בסוף, המטה יש לו את היכולת גם להסתכל ברמה הארצית ולראות אם יש פילוחים, מגמות, על מה באמת רוצים את הכסף. אולי כולם רצו על אותו דבר? זה דבר ששווה לדעת אותו, שווה להכיר אותו. זאת אומרת, זה חומר שישמש אותנו גם בשביל הבנה. להבא אולי לא צריך לכתוב תגבור תקציב שוטף, אולי צריך לכוון את זה למקומות מסויימים שהם הכי רלוונטיים והכי נכונים? זאת אומרת, הכל קורה עכשיו. האמרה, תמיד זה קשה לי כאדם שאחראי על התקציבים של המשרד, שברגע שהכסף עובר, מאושר בוועדת כספים, זה כאילו שוועדת הכספים אישרה את ההוצאה לרשות המקומית. זה כאילו כבר הכסף מוועדת הכספים עובר בצינור עד הרשות המקומית, וזה לא מדויק. הכסף מגיע אלינו, יש לנו גם מנגנונים ושומרי סף במשרד, ותהליכים שאנחנו עוברים בשביל שהכסף יתנהל בצורה המקצועית והנכונה והיעילה והמדויקת ביותר, כי בסוף אני צריך לתת את הדין. אם אני נתתי את הכסף לדבר שהוא בעייתי, קל וחומר אם ידעתי עליו, יבואו וישאלו אותי איך עשית כזה דבר, ואני ארגיש לא בנוח. זאת אומרת הכסף הגיע, עומד אצל משרד הפנים גם בזכות משרד האוצר שאיתנו יד ביד, והמשרד לשוויון חברתי שאיתנו יד ביד, אנחנו עושים את הדברים בהסכמה, יחד עם כל הדברים האלה, שברגע שאנחנו יודעים אותם אנחנו מרגישים יותר נוח, בידיעה שיש לנו איך לבדוק את הדברים בדיעבד ולהתקזז בדיעבד, ואף אחד לא רוצה שייקחו לו את הכסף, את זה אני יכול להבטיח. תודה. משרד האוצר, אתם רוצים להתייחס לזה? ידידיה גרינוולד, אגף תקציבים במשרד האוצר. אין לי איזה התייחסות מיוחדת, כמו שאיתן הזכיר, הכספים עוברים בוועדת כספים, משרד האוצר מתקצב את המשרדים, לא את הרשויות המקומיות, והמשרדים כמובן פועלים בהתאם לנהלים שלהם, אם משרד הפנים בהתאם לדו"ח שהוצג, אין לי משהו נוסף להוסיף. אני רוצה לשאול את משרד האוצר, אם אתה יכול להאיר את עינינו, היות ויאיר הירש אמר,

שהוא ממשרד הפנים ואחראי על רק הגזרה שלו, ואנחנו יודעים שדובר על הסרת חסמים יאיר הירש אומר "אצלי, אין הסרת חסמים. כל החסמים שאני בניתי, גם ביחס לתקציבי חומש,

אצלי כל החסמים עובדים", ככה הוא אומר, אתה יכול בבקשה להאיר את עינינו מה קורה במשרדים אחרים? הועלו חסמים, הוסרו חסמים? איך מונעים במשרדים אחרים שכספים יגיעו למקומות הלא נכונים, הרי רשויות מקומיות מקבלות כספים גם ממשרדים נוספים, איך זה עובד בבקשה? אז כמו שאמרתי מקודם, הפעילות מול המשרדים באיך המשרדים מתקצבים ומתי לא נעשית דרך משרד האוצר. משרד האוצר מתקצב את משרדי הממשלה, השלב הבא, איך המשרדים מחליטים לתקצב ובאיזה קצב, והאם היו חסמים, זה לא משהו שאני מכיר, והפניות שהועברו לוועדת כספים כמובן הועברו לאחר כל האישורים הנדרשים, אם זה חוות דעת משפטיות בהתאם להוראת היועץ המשפטי לממשלה, שקבע שנדרשת חוות דעת קואליציונית עבור כל אחת מהפניות, אם זה אחרי שכבר הושגו הסכמות לגבי הייעודים והשימושים של אותם כספים, אז הם עוברים למשרדים. השלב הבא הוא כבר לא אצל משרד האוצר. אבל הסכמות זה עניין פוליטי, ואני שואלת אותך על חסמים. כשיאיר הירש מדבר על חסמים הוא לא מדבר על משהו פוליטי, הוא מדבר על חסמים, שמונעים העברת כספים לפשיעה. אני שואלת אותך, האם יש חסמים כאלה במה שנוגע לכספים נוספים שהאוצר מזרים למשרדים, והמשרדים מזרימים להם? לגבי אופן התקצוב של המשרד עצמו אין לי מה להוסיף,

נמצא פה גם נציג החשב הכללי שהם יותר אחראיים על הביצוע בפועל של התקציבים. יכול להיות שהוא ירצה להוסיף משהו, רוצה להוסיף משהו אבי? אבי זלצמן, אגף החשב הכללי במשרד האוצר. המנגנונים שבהמלצות של יאיר הירש כמו שהוא תיאר אותם, אלה מנגנונים שרובם דורשים איזושהי תקופת הקמה, והדברים האלה עכשיו אני יודע שהם נעשים, החסמים כביכול הם עכשיו בתהליכי הקמה. אני יודע גם, זה מופיע בדו"ח, שהיתה פנייה למשרדים נוספים, שהמשרדים האלה מתכוונים לאמץ וגם כן, לא כל כסף שעבר בוועדת כספים עכשיו ישר מבצעים אותו באופן ישיר. כן,

אמיר בשאראת מהוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות, אני רוצה להגיב. בבקשה, מה התפקיד שלך בוועד? היועץ של הוועד הארצי לראשי הרשויות. אני חושב שגם מודר יונס, יו"ר הוועד, נמצא כאן, ראש הרשות של ערערה, בזום. בזום אנחנו לא מעוניינים, הנוכחות היא בוועדה. קודם כל, לדברים שנאמרו, אני אתחיל מהסוף ואז אמשיך לתקציבי הפיתוח, אין באמת הבנה,

לגבי התקציבים השוטפים, שבאמת יהיה איזשהו מנגנון להגיד לרשויות המקומיות לאן להעביר את הכספים. אף אחד לא אמר להם לאן להעביר את הכספים? לא, רגע, גם נאמרו פה בהתפעלות, בשיח בין המחוקק לבין הרשות המבצעת ובהיעדר הרשויות המקומיות, מה טוב לרשויות המקומות ולתושבים שלהן. האם כן לתת תקציב לגינון, או תקציב לחינוך, או תקציב לרווחה? לנהל בפועל את התקציבים, את מענק האיזון, את תגבור מענק האיזון לרשות המקומית, ואת זה אתה לא תעז להגיד לנצרת עילית/נוף הגליל או לחיפה, את זה אתה תגיד כן לנצרת, לרהט ולג'לג'וליה, לאן להעביר את הכספים שלהם. לדעתי מדובר פה במשהו חסר תקדים. אמרת את זה קודם, כבוד היו"ר, אבל זה לשלילה, לא לחיוב. להגיד לרשות המקומית, אני לא מאמין לך שאת משלמת עכשיו יותר לגינון, זה מה שיצא מפיך, איתן. אני לא מאמין לך שעכשיו הוצאת יותר כסף לגינון, אלא אולי כיסית גירעון ואתה משקר לי, ואני אחליט לאן הכסף הזה יילך, זה פשוט לא נכון, ולא נכון לקיים אותו בדיון בין המחוקק לממשלה בהיעדר הרשויות המקומיות. לעניין תקציבי הפיתוח, העמדה של ועד ראשי הרשויות ברורה, אנחנו מתנגדים חד משמעית, ויהיו פה גם צעדים אחרים. פנינו כבר יחד עם עדאלה ליועץ המשפטי לממשלה, לראש הממשלה ולמשרד הפנים, מתנגדים להחלטה להפקיע את כל הסמכויות בתקציבי הפיתוח מהרשויות המקומיות.

אני אסביר. בהחלטת הממשלה 550 יש 30 מיליארד ש"ח, מתוכם 15 תוספתיים ו- 15 לא תוספתיים. יש כבר היום תקציבים שעברו ישירות לנתיבי איילון דרך משרד התחבורה, יש תקציבים שהיום עוברים לאשכולות, יש תקציבים שהרשויות המקומיות בוחרות להעביר מראש למשכ"ל, לאשכול, לערים, לכל מיני מנגנונים שהם לא בהכרח בתוך הרשות המקומית. כבר היום, מבלי לבוא בגישה של אנחנו כופים עליך את כל תקציבי הפיתוח, ואולי גם תקציבים אחרים של משרדים אחרים, אנחנו נעביר באמצעות המנגנונים הרשותיים. מי שניהל רשות מקומית יודע שקשה מאד בתקציב פיתוח של חצי מיליון - מיליון לכל רשות מקומית, לבוא להגיד לשלוש חברות, שלושה מנגנונים שונים, בוא אתה תעשה לי את הכביש, אתה תבנה לי בית ספר, תאגם תקציב, ואתה תמשיך בתכניות אב או בלעשות גינה. זה מאד קשה לנהל רשות מקומית אם תקציבי הפיתוח לא נמצאים אצלך. קשה גם לאגם אחר כך תקציבים אם יש לך פרויקט תקוע ואתה צריך עוד מיליון-שניים להמשיך אותו, את זה משרד הפנים יגיד 'אנחנו לא נותנים לך', כי כבר התחלת בביצוע, אני לא יכול לתת לך אותו. זה משהו שתוקע את התפקוד של הרשות המקומית, התושב בסוף מפסיד מהתקורות הגבוהות, אנחנו פוגשים את זה היום בנתיבי איילון, במשרד התחבורה, תקורות מאד גבוהות. פרויקט שהרשות המקומית תכננה במיליון, עולה היום מיליון וחצי שני מיליון ש"ח בתכנון של נתיבי איילון. זה תקציבים על מנהלי פרויקט, זה תקציבים על עוד מהנדסים,

על עוד תקורות. שלא לדבר, גברתי היושבת בראש, שלא שמנו לב לזה שהיום יש מכרזים של משרדים ממשלתיים מסוימים שמשלמים שמירה, פרוטקשן. פרוטקשן לקבלן, כדי שיעביר את זה אחר כך לארגוני פשיעה, ועם זה אתם לא מתמודדים. אף אחד לא שאל את משרד השיכון - - - תחזור על המשפט הזה. אף אחד לא שאל את משרד השיכון למה במכרזים שלהם הם משלמים שמירה לקבלן, כדי שיעביר את זה לפרוטקשיין. אבל מה היה לכם הכי קל לעשות? לבוא לקחת את כל 67 הרשויות המקומיות הערביות, ולהגיד להם: "את התקציבים אנחנו לוקחים לכם".

אומר - - - צריך להוציא את הפוליטיקה, גברתי היו"ר.

אני מדברת, אז אתה תעצור. אין בעיה, אתה יכול להגיד דברים,

חופש הביטוי נשמר בוועדה. אבל אם אתה אומר דברים על משרד השיכון בלי שיש נציג של משרד השיכון, אז עם כל הכבוד לפחות ממה שאני יודעת, פה אנחנו מתעסקים בפרוטקשן, ומתעסקים בעניין של דמי חסות, והממשלה הזאת לא מסירה אחריות מההזנחה שהיתה כאן בשנים האחרונות, כמו שאני תמיד אומרת. ועם כל זה, אתה טוען טענה מול משרד השיכון, ועם כל הכבוד, אם אין כאן נציג של משרד השיכון שיכול לסתור אותה, וקרוב לוודאי שהוא היה סותר אותה, אני מבקשת ממך שתעבור הלאה. בסדר גמור. אני אמשיך הלאה, אמרנו לגבי זה, במכרזים של הרשויות המקומיות היום יש יכולות מוכחות בעקבות 922, עד שסוף סוף הרשויות המקומיות הצליחו לבנות יכולות ולתכנן ולהתחיל לבצע בעצמן, הקימו חברות כלכליות, יש היום עמותות עירוניות, יש היום יכולות ביצוע מוכחות. פתאום רואים שאנחנו מרימים קצת את הראש מעל המים, אומרים "בואו ניקח לכם את כל התקציבים" ואנחנו מתחילים לצאת מעצמנו, זה לא הגיוני וזה לא נכון, וזה רק מחליש את הרשויות ובפועל, מייצר פה שני שלטונות מקומיים: שלטון אחד לערבים, שהם לא מבצעים אלא רק מקבלים אחריות, שלטון אחר שאף אחד לא שואל אותו לאן הכסף יילך וכמה כסף לגינון. תודה רבה. אנחנו מסכמים, ולפני כן המנכ"ל יתייחס גם למה ששמעת כאן, ולאחר מכן נעבור לסיכום, הזמן שלנו פשוט נגמר והמנכ"ל צריך ללכת. אנחנו בשיח ונהיה בשיח עם ועד ראשי הרשויות הערביות, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו בסוף רוצים שהתושב בקצה יקבל יותר. אני חושב שהמצב היום מחייב את כולנו לעשות את זה אחרת. אני גם לא רוצה להתייחס נקודתית באמת למה שאמרת, גם עם שאריות מתקציבים קודמים ואיך עושים אותם, אנחנו צריכים בסוף לבצע יותר בשטח, חושבים שזה יכול להתבצע יותר טוב. המצב היום בשטח הוא לא טוב, אני לא כל כך מבין מה המחלוקת בינינו. כדי שהוא יהיה יותר טוב, אנחנו צריכים כן, בלעדיכם ובלי ראשי הרשויות לא נוכל באמת להתקדם. אם מישהו באמת ישים רגליים להחלטה, אנחנו לא נוכל להתקדם. אבל כדי שהתושב בקצה יקבל יותר, זה המנגנון שבו החלטנו, אני מאד מקווה שבעוד שנתיים נשב ביחד כולנו ונסיק מסקנות איך עושים את זה פעם הבאה יותר טוב. כרגע זה המנגנון, ואני מקווה שאנחנו גם נצליח בזה,

תודה, תודה רבה. אנחנו עוברים לסיכום. קודם כל אני רוצה להודות לחברי הכנסת היוזמים, לחרוצה מביניהם, אורית סטרוק שתמיד נמצאת כאן עד הסוף, וגם לחה"כ שלמה קרעי,

אני חושבת שזה דיון חשוב, ובסוף העניין של השקיפות כאן במהלך הדיון לדעתי הוא דרמטי, ובפתרון של המשבר העצום שאנחנו נמצאים עכשיו, במלחמה בפשיעה בחברה הערבית. אני רוצה להגיד לך, תשמע, ברור לי שראשי הרשויות שמתנהלים בצורה טובה, יעילה, מוכוונת, שהאזרח בסוף מקבל את השירות, ברור לי שהם יקומו ויתרעמו. אבל אמר כאן המנכ"ל ובצדק, יש לנו בעיה, יש לנו בעיה אמיתית,

אני ישבתי בכנס, אגב ישב לידי גם ראש עיריית אום אל פחם, בסוף האירוע הזה כן, יש בעיה במכרזים. אם המדינה מממנת מכרזים של פסולת, ובסוף אתה נכנס לרשות וכל הפסולת ברחוב, אז כנראה שמי שזכה במכרז לא עושה את מה שהוא צריך לעשות אלא רק לוקח את הכסף ומשאיר את התושבים לחיות בערימות של זבל.

ואתה רואה את זה בעוד רשות ובעוד רשות ובעוד רשות, ולא צריך לכבס מילים, כי בסוף אתה נכנס לגבעתיים, זה לא קורה. אתה נכנס אליי לתל אביב, זה לא קורה. אז אם יש בעיה, צריך לטפל בה, ומודעות זה שלב ראשון בפתרון הבעיה.

יש ראשי רשויות מצוינים, יש גם ראשי רשויות שנסחטים על ידי אותם גורמי פשיעה,

אני יושבת גם איתם,

יש לנו בעיה, אמר את זה שיקלי, גם בפשיעה. ואין מה להשוות,

נרצח בחור יהודי שחזר מבית הכנסת ביום שבת, ברמת גן, ובמקביל אליו נרצחו כמה? שמונה, תשעה ערבים? כן, אז הפרופורציה דורשת אותנו לתיקון אמיתי. והנה אני אומרת לך, הוועדה הזו ביום שני תקיים דיון המשך, אני מקווה שתוכל להגיע, בכל מקרה, יוביל את זה סגלוביץ' ואנחנו מלווים את זה. כן, אנחנו מתקנים הזנחה. בגלל זה שאלתי את איתן, מה היה ב- 2015 עם 200 מיליון השקלים? והוא אמר לי מירב, לחצו על כפתור והכסף הלך. וכן, יש חשיבות, במנגנון, אני מודעת גם לתסכול, אני יושבת עם ראשי הרשויות, אבל עם כל זאת יש לנו בעיה, וככל שנעמיק את הפתרון, גם אם הוא לא נעים ויש לי הרבה שיחות עם סגלוביץ' על זה, המטרה היא לפתור ולתת בסוף לתושב את השירות הכי טוב.

כדי שתושב בתל אביב לא יקבל יותר טוב מתושב בלקייה, או בח'ורה או באום אל פחם. ולכן, אני חושבת שההתמודדות וההכרה בבעיה היא לא פחות חשובה. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הנושא, אני מאד מודה לך, אדוני המנכ"ל, שהגעת לדיון החשוב הזה, ולכל הצוות של משרד הפנים, שעשה ימים כלילות כדי להביא את הדו"ח הזה. אני מודה לחברי הכנסת ומשרדי הממשלה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:06.